בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אמרתי שבתחילת הישיבה אני מצביע על הרביזיות, אז אני רוצה קודם להצביע עליהן. לאחר מכן יש הצעות לסדר. תאמר, בבקשה,